ארגוני מגדלים איתי עצמון עידית חנוכה אפרת שלמה - חבר תרגומים רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים

אבל אי אפשר לדבר על פריפריה חברתית לא גיאוגרפית, ולא לעשות משהו בשבילם, אז אני מבקש שתחשבו על זה, תגיד לשרה שלא רק מדברים על זה, גם צריך לעשות משהו בעניין. אני רק מדגיש מ- 1 עד 5 מבחינת הקבוצות לגבי הסוציואקונומי החברתי, זה נכלל בתוכו לגבי הערים, ויש פה רשימת ערים גדולה שנכנסה לזה. שזה נכנס בתוכו?

זכאי ביטוח לאומי אתה מדבר? זכאי ביטוח לאומי זה בלי קשר. לא, לא זה בלי קשר, ללא קשר. אתה מדבר על שכונה. על שכונה ספציפית. קח באר שבע, באר שבע שכונה ד' ו- ו', מה אז אדם שגר בשכונה ד' הוא לא מקבל הנחה? לבאר שבע כולה.

כולה בפנים?

יש פתרון מי אומר את זה?

חוק הנגב והגליל שמפעיל את המשרד לפיתוח הנגב והגליל, החליט שכל היישובים בארץ כולל כל היישובים והשכונות שמוגדרות כפריפריה חברתית, כולל שכונות באשקלון ועוטף עזה. שמה הם מקבלים?

שהם זכאים לכל ההטבות. איפה מה זה הוא החליט? אני צריך לתת תקציב למשרד התחבורה, מה זה החליט, יש להם 2 מיליארד, שיתנו תקציב. אם משרד התחבורה יפעל לפי הרשימה הזאת זה מכניס את כל היישובים שלך. טוב הבנתי, תיכף נתייעץ על זה. מענה לנושאים מזדמנים בפריפריה, החברתית והגאוגרפית, לפי דירוג סוציואקונומי שייתן מענה להנחות זה בפנים נכון?

אין בעיה, מענה להצגת הדרך הזולה ביותר באפליקציה, זה דיבר על זה סגן השר גם. זה אנחנו במסגרת המכרז, דרך אגב גם היום בחלק מהאפליקציות זה אפשרי הסינון הזה, וגם אנחנו מפרסמים מכרז בלי קשר למסלולן ויהיה אפשר סינון גם על פי מחיר. פרסמתם מכרז על זה? לא, הוא יפורסם בקרוב.

לדעתי בתחילת הרבעון השני של השנה. אז אני מבקש תגידו לנו כשהמרכז פורסם בסדר? מנהל הוועדה? תיכף אנחנו עוברים ואחר כך ניתן לח"כים אין בעיה. לגבי חיילים משוחררים קראתי שנתתם? לשנה. אבל מה זה הסיפור הזה של הנחה עד גיל 26? זה שני דברים שונים. זאת אומרת את זה נתתם לחיילים משוחררים במשך שנה מה שביקשנו?

ומה זה הדבר השני? לצעירים שנתנו מגיל 18 עד 26, יש את ההנחה הזאת של האחוז המסוים, שהם מקבלים באופן כללי. הבנתי, ואז בעצם גם כל הסטודנטים בפנים?

הרחבנו פשוט לעוד קבוצות.

עכשיו יש לנו מענה ייחודי לאילת, חשבתם על זה? אלעד היא בפריפריה אז היא מקבלת 50%. ומה זה הסיפור שהם אמרו? ה- 90 קילומטר המרחק לשדה תעופה, 15 קילומטר סליחה. אנחנו לא נוגעים ברדיוסים. לא אבל שמה יש רדיוס משדה התעופה רמון. אז אני אומר, הוא התלונן שפעם המחיר שלו היה יותר נמוך. זה עלות תקציבית ממש מינימלית, אין פה עלות אפילו.

אילת נחשבת ליישוב פריפריה והוא בכל מקרה מקבל 50% אז המחיר שלו חוזר למה שהיה. זה מספק אתה אומר? בעיני זה מעל ומעבר. אפליקציה הם אמרו שהם מפרסמים מכרז, והם ידווחו לך מתי המכרז יצא כדי שנעקוב אחרי זה. אתה רוצה להוסיף משהו?

מה שאני רוצה להוסיף, שגם מבחינת הערים יש לנו גם דוגמאות שאנחנו יכולים להציג לגבי באמת מה המצב הקיים ומה קורה אחרי הרפורמה, לדוגמה אני אתן דוגמה מקריית שמונה לתל אביב, מ- 27 שקלים ל- 13.5 שקלים, מלוד לתל אביב מ- 12 שקלים ל- 6 שקלים, כלומר ממש זה הפחתות ממש משמעותיות, שמתייחסות כמו שאמרתי גם להיבט של הנסיעות העירוניות וגם הנסיעות הבינעירוניות, וגם לנושא הזה גם של הפריפריה וגם של המרכז, כלומר נתנו מענה כולל וכוללני לכולם. ועוד משפט חשוב אדוני היושב ראש, שכמו שאמרתי השרה גם התייחסה לזה אתמול במסיבת העיתונאים, לשיתוף הפעולה לוועדת הכלכלה. לא שמעתי, אם היא התייחסה אז התייחסה, אבל שתשתדל היא אוהבת לעשות מסיבת עיתונאים, לפחות שתתייחס גם לחברי הכנסת, לא קרה שום דבר.

אתה מכיר אותי גם הרבה שנים, ואנחנו ראינו בזה חשיבות מאוד מאוד גדולה.

ולכן אני פה גם כן, כי אנחנו רואים חשיבות גם לוועדה. עכשיו קראתי אתמול הודעה של משרד האוצר, שאין תקציב לעניין הזה, אז מה קורה עם זה? אנחנו בעצם נטמיע ונכניס את זה למסגרת התקציב של 2023. שמעת? אני אשמח להתייחס בעצמי. מה העניין? אתם מתכוונים, ברור שיש לזה עלות תקציבית, אין וויכוח.

אז ככל הידוע לנו כרגע אין מקור תקציבי למה שמשרד התחבורה מנסה לקדם, נשמח שהוא יציג את המקור איך הוא מתכנן לממן את זה. בסדר, מקור תקציבי זה אתם. ככל ואין, הדבר הזה יבוא ליידי ביטוי, אני אגיד דבר פשוט, זה יבוא בסוף לידי ביטוי כמו שממלא מקום המשרד אמר, תקציב המדינה הממשלה תעשה סדר עדיפויות, ככל שהיא תחליט שמשהו מתוך התוכנית ייכנס. עם כל הכבוד לאוצר, הכל מה שעכשיו מדובר בו, זה. זה החלטה של הממשלה בתקציב, הסדר עדיפויות שלה. החלטה של הממשלה זה יפה מאוד, אבל אני כבר אומר לך, שהנושא הזה חשוב, כי אתה רואה פה סיוע בפריפריה החברתית והגיאוגרפית ולקבוצות אוכלוסייה מוחלשות, ואתה לא יכול פה לא לתת את זה, אני מאוד מצטער, תמצאו את התקציב. כמו שאמרתי, הממשלה קובעת סדר עדיפויות, ותקציב יש עוד הרבה סוגיות שעוזרות לאנשים.

סדרי עדיפויות ראשונות במעלה, תסלח לי עם כל הכבוד לך, ראשונות במעלה, תוריד מפה, תיתן לפה ועוד לא היה תקציב אז אתה יכול לתת את זה אין שום בעיה, זה לא מצב שכביכול צריך לקצץ ממקום מסוים, כי עוד אין תקציב ל- 2023. אבל אם מחכים לתקציב אז מתי זה יתחיל לפעול? אז אנחנו מבחינתנו כמו שנאמר אתמול גם אצל השרה, אנחנו מטמיעים את זה במסגרת דיוני התקציב של שנת 2023, 2024 ועם האישור התקציבי. לא, אבל מה קורה מחר בבוקר? לא אי אפשר, כל עוד אין תקציב אי אפשר ליישם את זה. אז תתנו אפשרות ליישם את זה כבר מעכשיו. אז מה עשינו בזה לא הבנתי שרק עוד שנה אנחנו ניישם את זה? במקרה שהם לא יאשרו יש תוכנית חילופית? לא לא יש את התוכנית הקיימת.

ברגע שיאושר התקציב אז אנחנו נתחיל להתניע את זה, זאת אומרת אי אפשר.

אי אפשר לחכות לזה, אתה רוצה לחכות לזה עכשיו חצי שנה בגלל האוצר? תמצאו את הכסף רבותי. כרגע אין תקציב למשרד. לא משנה, ראיתי שאתם עושים, ראיתי בממשלה הקודמת, נתתם 700 מיליון לחברת כנסת ההיא ומיד העברתם את זה, אז מה קרה אני לא מבין, אז 700 מיליון אפשר לתת לרשויות כאלה ואחרות בגלל משבר פוליטי ואתם לא יכולים לתת 100 מיליון? כמה זה כבר לחודשיים עד שיאושר תקציב?

בנוסף אדוני היו"ר אפשר? כן תיכף אנחנו ניתן. אני מבקש שהדברים האלה יושמו תוך חודש, השינויים האלה ברפורמה הקיימת, הרפורמה הקיימת של השרה הקודמת זה בתוך התקציב אין בעיה? אז מה הבעיה פה לתת איזה 100 מיליון שקל, אני לא מבין את זה? נשמח שהמשרד יגיד מאיפה הוא מביא. אוקי אז תגידו. אז ישיבה בעוד שבועיים כדי לדעת מתי מתחילים במסגרת התקציב שקשורה. קודם כל אנחנו מודים למשרד התחבורה ולשרת התחבורה על השינויים שהיא עשתה ברפורמה, הם חשובים מאוד, כל הכבוד, ושהיא נענתה בעצם לבקשות של חברי הוועדה ושל חברי הכנסת. היו"ר ציין קודם על שכונות שהם בתוך בעלת מדרג כלכלי נמוך בתוך יישובים שהם קיימים, עכשיו מעבר לזה יש גם מועצה אזורית עם מספר יישובים, שהמועצה האזורית עצמה מדורגת בסוציואקונומי גבוה, וחלק מהיישובים באותה מאותה אזורית כנ"ל כמו אותם שכונות.

יש בזה משהו, תיכף אנחנו נתייחס לעניין הזה שהם אומרים שחלק גדול כבר נמצא, בגלל הנושא הסוציואקונומי, למשל אם אתה במסגרת מ- 1 עד 5 ויש לך הבטחת הכנסה נגיד, אז אתה בפנים, אז השאלה גם בתוך היישובים שהם פריפריה גיאוגרפית, גם שמה חלק מהתושבים שנמצאים שהם במצב קשה יש להם מענה, אז אין מענה לכולם אבל יש מענה לאנשים האלה, גם נכים אני מבין שיש להם. כן, 50% נכים גם. בוא נגיד זה לא פתרון מלא זה נכון, אבל תיכף אנחנו נתייחס לזה בסוף, בבקשה. בוקר טוב אדוני היושב ראש, כמובן חברי כולם שנמצאים פה, באמת דבר ראשון זה להודות באמת לשרה, על מה שהיא התחילה כבר ליישם לגבי, לא הייתי קורא קשישים, אבל מבוגרים. לא הרבה דברים, לא רק מבוגרים וזה, יש לך חיילים, צעירים, סטודנטים, בעלי מוגבלויות, כולם בפנים יפה מאוד. אני כן מעניין אותי, אתם אמרתם ש- 740 מיליון זה הרפורמה עצמה, איך זה מחולק מבחינת צעירים, יש איזה משהו מסודר יותר שיודעים? לגבי כל קבוצה? לגבי כל קבוצה כמה? יש לך גם הנחה לפריפריה פה, 50%. זה אחד, שתיים במקרה שהאוצר לא יאשר את זה, אז מה יש לכם איזה תוכנית מגירה משהו? אין מצב שהם לא יאשרו את זה תשכח מזה, הם יכולים לדבר עם עצמם, לא תאשרו לא יהיה תקציב מדינה, תעשה מה שאתה רוצה. האישור הוא לא של האוצר כן לא, אני כבר אומר לך, אם אתם לא תאשרו את זה, אנחנו נצביע אנחנו חברי הכנסת לא נאשר את זה, אתם רוצים ככה שיהיה ככה, מה אני אגיד לך. דבר שלישי שאומנם הוא לא קשור לשאלות שנשאלו בפעם שעברה אבל סתם מעניין אותי, למשל ילדים עד גיל חמש הרי פטורים באוטובוס, קורה שאימא עולה עם שני ילדים, אז ילד אחד זה פטור והילד השני לא, מה שונה הילד השני מהילד הראשון, אם עד גיל חמש לא צריך לשלם באוטובוס, הרי מה קורה בסוף, אותה אימא מבקשת ממישהו בתחנה שהוא יעלה את הילד הזה, בסוף הרי אנשים איך אומרים מנסים להתחמק מהדבר הזה, למה שהדבר הזה לא יוסדר בצורה מסודרת, ילד עד גיל חמש לא משלם, זה לא משנה אם אתה עולה עם ילד אחד או שני ילדים. כן, זה לא קשור לרפורמה. כן אני אומר, אומנם זה לא בדיון הזה, אבל אני רק אומר למה? אנחנו נבדוק את זה ונשיב לך. מה לגבי המחירים שהיו טענות שהמחירים גבוהים? הקיצוץ הזה, הקיצוץ של ה- 50% בעצם פותר את הבעיה?

הבאתי לך כמה דוגמאות אדוני היושב ראש ולוועדה. עיר כמו מודיעין שהעלו את זה כל כך הרבה עכשיו ה- 50%. גם לדוגמה בנסיעות העירוניות, לדוגמה אם תיקח את הנושא סתם לדוגמה אני לוקח את לוד לדוגמה, כי דיברת גם על זה, אז בחופשי חודשי עד היום הוא שילם 225 שקלים, אז בתעריף הזה הוא משלם 112.5 שקלים, לגבי נסיעה בודדת מ- 5.5 שקלים זה מופחת ל- 2.75 שקלים,

זה ממש - - אז על זה באמת לא נתתם לי מענה לנוסעים מזדמנים. זה הנוסעים המזדמנים.

אמרנו שאולי הנוסעים המזדמנים יהיה כרטיסיה או משהו, הוא לא חייב לקנות על זה שהוא נוסע פעמיים בחודש הוא צריך לקנות. לא צריך, זה הערך הצבור, שהוא בעצם יש לך את הרב קו שאתה בעצם מטמיע שם את הכמות נסיעות והסכום שהוא רוצה, אז הוא יכול לטעון את זה בכמה שהוא רוצה וזה נכנס לתוכו, זאת אומרת במקום לשלם 50. זאת אומרת, הוא צריך לקנות פעם אחת ואז כל פעם לטעון אותו לפי מה שהוא רוצה? זה מה שאתה אומר?

יש בכל זאת הנחה על ערך צבור, זאת אומרת זה אחד השינויים שאתם מציעים? זאת ההצעה, להוריד מ- 5.5 ל- 2.75. זו החלופה של כרטיסיה. במקום 30 שקל מקבל 60, מקבל עוד 30 שקל מהמדינה. יש לי עוד שאלה אחת לגבי הרכב שאמרתם, השילוב של הרכבות והאוטובוסים בחופשי, יש היום בעקרון התעריפים הם מעל 75 קילומטר כמדומני, למה לא מאחדים את הכל? נסיעות בינעירוניות ברכבת יש להם שלוש קטגוריות, עד 40 קילומטר. אז למה לא גם את האוטובוסים ואת הרכבות, לוקחים את אותו דבר ועושים את התעריפים. כי מאפייני הנסיעה של האוטובוסים והרכבת הם שונים, אני לא חושב שמי שנוסע ברכב 60 קילומטר, צריך לסבסד מי שנוסע 120 קילומטר, אתה לא רוצה לעשות מחיר ממוצע ולכן - - אבל באוטובוסים אנחנו כן אנחנו עושים. באוטובוסים מאפייני הנסיעה הם שונים, זה הרבה יותר עירוני פריפריאלי. אבל גם פה עשינו, לקחנו את הנסיעה של הרכבת את הנסיעה הארוכה של 610 שקלים הפחתנו ל- 500 שקלים שזה משולב אוטובוס רכב, וגם בפריפריה זה 250 שקלים, כלומר זו הנחה משמעותית. בסדר, אנחנו עוד שנה נבחן את זה עוד פעם. למה מהפריפריה מה שאמרת עכשיו שזה משולב, למה זה מוגבל ל- 75 קילומטר, אותו אחד שמגיע מהפריפריה למרכז, אם הוא פחות מ- 75? יש לו מחיר אחר, יש לו מחיר יותר זול. אבל הוא לא יכול להשתמש במחיר הזה גם לרכבת וגם ל? בוודאי שכן. אז מה זה הגבלה של 75 קילומטר?

יש שלושה כרטיסי חופשי חודשי משולבים של רכבת ואוטובוס,

אחד לטווח קצר של עד 40 קילומטר, השני- לעד 75 קילומטר והשלישי מעל 75 קילומטר, אז עד 40 קילומטר זה עולה 250, 260 שקל, וזה כמובן כולל את הרכבת עד 40 קילומטר וכל הרשת של האוטובוסים, כרטיס הבא זה מי שנוסע קצת יותר רחוק, עד 75 קילומטר, זה גם מרחק של הרכבת עד 75 קילומטר וכל האוטובוסים בארץ וזה עולה 410 שקלים, והמחיר המקסימלי שמאפשר את כל הרשת, זה ה- 610 שירד ל- 500. אני אביא לכם דוגמאות, לדוגמה בנושא של הרכבת, אז נגיד מחדרה לתל אביב בחופשי חודשי בתעריף שקיים היום זה 255 שקלים, תעריף ליישובי פריפריה אחרי הרפורמה זה 127.5, אשדוד באר שבע, מ- 410 שקלים תעריף קיים, תעריף לתושב פריפריה 205 שקלים, כלומר אנחנו ראינו בעצם לאורך כל המדינה, שבעצם אנחנו מפחיתים את הכרטיס המשולב הזה. רציתי לשאול בעניין התיקוף של החופשי חודשי, חופשי יומי, אני אסביר, חופשי חודשי הוא בתוקף 30 יום, וחופשי יומי הוא בתוקף של 24 שעות, התוקף שלו מתחיל מארבע בבוקר,

עד ארבע בבוקר. אז אותם נוסעי התחבורה הציבורית בפריפריה, הזמינות של האוטובוסים נניח נמוכה יותר, אז אולי אפשר שהתיקוף של הכרטיסים האלה יתחיל מרגע הרכישה? לא הבנתי, 24 שעות מרגע התיקוף הראשון? כן. טכנולוגית לא אמרת כלום, עכשיו צריך להחליף את כל המערכות שלנו. זה שיטה אחרת, כרגע השיטה שלנו לא עובדת במתכונת הזו. כי התחבורה הציבורית בפריפריה זמינה, השכיחות שלה היא נמוכה יותר, בערבים. אבל פה מציעים לך חצי מחיר.

אבל פה 50%. אותו אחד שקשה לו, גם ה- 50% אולי. אבל היום גם את זה אין לו. בוא נגיד אנחנו בעוד שנה נבדוק איך הרפורמה זזה, ואחר כך אם יש שינויים נבקש את זה בסדר? בוא נתחיל מזה, מהשינויים האלה שהם שינויים משמעותיים. עכשיו רציתם להגיד משהו נציגי הנכים?

בנושא של התחבורה הציבורית,

אין אוטובוסים נגישים מחוץ לגושים אני כדי להגיע לכאן אמור לשלם ב - - - נגישה 1500 שקל הלוך חזור, השאלה שלי האם תינתן לי לאדם עם מוגבלות נסיעה חינם ברכבת? נסיעה חינם ברכבת? 50%. כן, אבל הוא מדבר על זה שאין לו חלופה, ביחס לחלופה. מתי אבל אין לו חלופה? מתי אין לך? אין תחבורה ציבורית נגישה בין הגושים. הוא מדבר על נכים קשים של כיסא גלגלים, יש בזה משהו. אין דבר כזה? אין אז מה הפתרון? הנגשה של תחנות, יש חובה של רשויות מקומיות אנחנו מכירים להנגיש.

בתוך הערים אין בעיה, מחוץ לערים אין, אבל יש ברכבת זה מה שאתה אומר? גם באוטובוסים אנחנו בתחילתו של פרויקט להכנסה של אוטובוסים בינעירוניים.

זה לוקח שנים בחייך, אתה עוד פעם מספר לנו, זה סיפורים נו, כל דבר לוקח שנים אז מה אתם מספרים לי מעשיות. כבר השנה נכנסים כ- 150 אוטובוסים כאלו לקווים, ושמנו אותם - - אז הוא אומר בינתיים, לשלב ביניים תנו להם אפשרות, לנכים עם כיסא גלגלים לא כל אחד שיש לו תעודת נכות. 80% ומעלה. היום יש מחיר כאמור לבעלי מוגבלויות 50% הנחה, אז עכשיו אם האוטובוס לא נגיש אז מה זה יעזור, הכיוון הוא להנגיש את האוטובוסים, ואנחנו מכניסים 150 אוטובוסים.

אתה מדבר אם אני מבין ללכת לרכבת?

ברכבת יש לו רק 50%. אין לי הזכות להגיע מחוץ לערים? יש בזה משהו חבר'ה, מה שהוא מדבר בינתיים עד שיונגשו האוטובוסים, אין בעיה ייקח שנה, שנה וחצי שנתיים, בינתיים תנו להם לנכים, גם זה עלות תקציבית לא גבוהה, וגם ככה יש לנו וויכוח עם האוצר, אז מה זה משנה עוד מיליון פחות מיליון, בגדול יש בזה משהו, עד שיונגשו האוטובוסים הבינעירוניים, תן להם אפשרות ברכבת איזה שהוא פטור לנכה בכיסא גלגלים, לא נכה שיש לו תעודת נכות על כל מיני סיבות, אחד כמוהו נגיד, יש בזה משהו, אני אומר לכם את האמת, תבדקו את העניין כי אין לו חלופה, תכניסי את זה לישיבה בעוד שבועיים ונראה בדיוק. בוא נגיד עוד שבועיים המצב הוא כזה, א' על הנושא התקציבי שאנחנו מבקשים שזה יהיה מעכשיו, אז אין 30 יום אין שום בעיה, את הנושא, תבדקו גם את הנושא של המושבים באמת, ששמה מועצה אזורית היא בסוציואקונומי גבוה ויש מושבים שהם לא, אז שמה צריכים לתת איזה שהוא פתרון, למרות שחלק מהאנשים יש להם פתרון, אז אם יש להם פתרון אז אין בעיה, אבל בוא נבדוק את זה, תבדקו את העניין של שדה התעופה רמון עם ה- 15 קילומטר שהוא לא בפנים. הוא כן בפנים.

מקבלים 50% הנחה

בסדר אבל אתה יודע, יש להם המון נסיעות מרמון והלאה בדרך כלל, תבדקו לא חובה, רק תבדקו לנו את זה, כי לא נראה לי שהתייחסתם לזה בשינויים שביקשנו. סוגיית הנכים אמרנו, בסדר לעוד שבועיים זה יספיק לכם זמן? עד אז לשבת עם האוצר ולראות, חבר'ה זה לא הרבה, בחודשים האלה זה עניין של 50 מיליון שקל, 60 מיליון שקל, להתחיל אותם מהיום, כבר נותנים בשורה לאנשים, בוא ניתן אותה כמו שצריך ולא להגיד רק ביוני זה ייכנס או ביולי זה ייכנס,

אם צריך את זה אז צריך את זה, הרפורמה הקודמת היו בה המון בעיות שלא התייחסתם אליהם, ועכשיו אנחנו מתקנים אותה. אדוני יושב הראש אני רוצה לבקש גם משהו. לא, אל תבקש על העובדים כי אני לא אסכים את זה. אבל אני בדקתי את מה שאמרת בפעם הקודמת. עובדים של חברות אוטובוסים לא צריכים לנסוע בחינם ולא שום דבר, יש להם הנחה כמו כולם אם מגיע להם, לא לא יהיה חבל לדבר על זה, אנחנו לא נתחיל בחברות חשמל ועובדי רשויות מקומיות עם הנחות בארנונה, חברת האוטובוסים שהם עובדים בה שיתנו להם מה שהם רוצים. אבל החברה כן נותנת להם, אבל היא נותנת להם לחברה עצמה, נהג שצריך - - נכון, לכן אמרתי שיתנו בחברה.

כי נהג שחוזר מעבודה הביתה, הוא משתמש בכמה חברות, הוא עובר בכמה חברות וזה מאוד מביך אותו לשלם שמה, אז מה שהייתי מבקשה, לפחות להעלות את זה לשרה להתייחסות או למשרד. שמה? אם הוא צריך לנסוע, הוא משאיר את האוטובוס וצריך לנסוע בחברה אחרת? כן זה קורה הרבה. נו אז מה, אז איך ייבדקו? עזוב זה פתרון טכני. אז שיעשו איזה הסכם בין החברות. זה פתרון טכני, בין החברות אסור להם לעשות הסכם, הם מתואמות בזה יש לזה גם עלויות, אני כן הייתי רוצה שזה יעלה לשרה או למשרד להתייחסות.

איך נהג אוטובוס של אגד יודע שנהג שבדיוק הוא שם את האוטובוס והוא נוסע הביתה? משעה מסוימת הוא יהיה בחינם בכל האוטובוסים בארץ? הייתי רוצה שיהיה נסיעות חינם לנהגים לא רק כשהוא חוזר הביתה.

אני חושב שתהיה תמיכה של זה, זה לא הרבה כסף גם כן, וזה תורם המון למצוקה שיש לנו מחסור בנהגים, בוא ניתן את זה להתייחסות. השני שקל האלה זה מה שישפיע? שיתנו להם את זה בתוספת.

זה לא כסף זה ההיבט הפסיכולוגי שהוא עולה לאוטובוס ונדרש לשלם.

אני לא רוצה להתחיל עם העניינים האלה שכל עובד בגוף מסוים רוצה הנחות, לא נתחיל עם זה, כי עצרנו את זה לדור א' ולדור ב' ברוב המקומות בוטל, אז אתה רוצה עכשיו להתחיל עם זה? אין מצב אני לא רוצה להיות זה שעושה את זה בכלל. אדוני היושב ראש, גם בלי קשר אנחנו מטפלים בנושא של

אם יש בעיה רגולטורית שהם לא יכולים לעשות ביניהם סיכום אז תשחרר את זה רק לנהגים, זה כן אין שום בעיה. רגע, מה שהוא אומר שנהג של אגד לא יכול לנסוע בדן נכון? לא יכול לנסוע בחינם רק להגיע הביתה, למה כי יש בעיה רגולטורית שאתם לא מאשרים, אם יש דבר כזה תשחררו את זה, זה הכל, שהם רוצים לעשות ביניהם סיכום שיעשו איזה סיכום שהם רוצים. אז אין בעיה רגולטורית. אין בעיה רגולטורית אתה שומע? יש בעיה כלכלית גם, זה עולה כסף. לא, לא עזוב עזוב, נראה לך שזה העיקר פה? העיקר פה זה לתת לפריפריה הנחה, העיקר לתת לנכים, העיקר מה עכשיו לנהגי אוטובוס.

החברות לא יכולות לעשות ביניהן הסכם כזה, זה אי אפשר, פרקטית זה לא ניתן, זה רק הנחיה של המשרד. לא, זה לא דבר שאני יכול לקדם אותו כרגע, לא. מה רצית? יש לי שאלה לגבי העיר ירושלים, אמרו במשרד התחבורה שיש שלושה סוגים של תעריפים לפי קילומטרים, מ- 40 עד 75 ומ- 75 ומעלה.

ירושלים כרכבת מ- 40 קילומטר לא מגיעה לשום מקום חוץ ממודיעין, זה אומר שרוב תושבי ירושלים שנוסעים לתל אביב או למקומות אחרים, וזאת העיר הכי ענייה בארץ, צריכים לשלם את התעריף היותר גבוה, אני חושב שצריך אולי לייחד את ירושלים בהקשר הזה, ולעשות לה תעריף רכבת של 0 עד 75 כדי לתת לה תעריף יותר נמוך. כרגע ירושלים לפי ההצעה פה היא בסוציואקונומי נמוך והיא מקבלת 50%. 50% הנחה יש לירושלים, לא מספיק? 50% למה לכל הנוסעים? הנה זה הרפורמה החדשה, אז זה פותר לך את הבעיה, אז בסדר אז אמרנו, זה הרפורמה החדשה זה השינויים

והסתדרות לאומית, זה גם לא עלות תקציבית, כמה כבר יש נהגים שנוסעים פה ונסעו פה. אם החברות לא מוכנות ללכת אחד לטובת השני, אז אין לי מה להגיד. אם יש לנו את ההצהרה של רן שאומר, אני דורון עזרא מההסתדרות הכללית, אם רן אומר שאין מגבלה בין חברות, אז אנחנו נפעל במישור של יחסי העבודה.

בסדר תפעלו ביניכם, זה לא מי יודע מה, כמה יש לזה עלות תקציבית. אפשר להביא את זה למעקב בעוד שבועיים? לא, זה לא קשור אבל אם יש בעיה רגולטורית אנחנו נביא את זה בעוד שבועיים,

תבדוק את זה אם יש בעיה רגולטורית, אולי יש בזה משהו בגלל בעיה. הבנתי שנציג של הרכבת לא נמצא פה אבל רציתי להפנות את תשומת לבכם, יש הרבה הרבה. הוא מייצג גם את הרכבת פה. לא בסדר, לא רציתי לערבב עניין בעניין שלו. יש הרבה נכים על כיסא גלגלים אוהדי כדורגל כמוני. בשבת? לא לא בשבתות, אני מדבר על ימי חול, שיש בעיה של נגישות להגיע לאצטדיון, למשל בירושלים לקחת רכבת, אתה רוצה לחזור חזרה אין רכבת, אני חייב לחזור עם הרכב הפרטי שלי.

אין רכב בכל מקום, כי זה עלויות מאוד גדולות, עושים את זה לאט לאט, בדרך כלל עוד אין רכבות בתוך הערים אז אתה רוצה שזה יהיה לאצטדיון? מאוד קשה. לא, לא, הרי פה למשל בירושלים זה עוצר בתנכ"י, ביום שיש משחק להקצות עוד קו עד אחרי סיום המשחק, מה שקורה שהמשחק נגמר ואין לך איך להגיע הביתה, ואני חייב לנסוע עם האוטו. הבעיה של ירושלים ספציפית? לא רק, חיפה, כל המשחקים הגדולים, אתה יוצא בחמש מרמת גן ומגיע בחזרה בשתיים הביתה. תן לו לענות לך. רכבת מירושלים לכיוון המרכז יש 24 שעות למעט בסופי שבוע, אז אני לא יודע. הוא מתכוון לאצטדיון כדורגל, חסר תחנה, אז צריך לדבר אבל, אתם הרגולטור נכון? אז דברו איתם שבאמת. אין מסילה. אם אין מסילה אז איך אתה רוצה שיגיעו? הם צריכים בתוכנית העבודה לעשות מסילה. זה בטדי כן, אבל למשל בסיום משחק, תאפשרו להגיע.

תדברו עם הרכבת לנסות להאריך את המסילה לכיוון ההוא, אבל זה עניין שייקח זמן, בינתיים או שלא תלך למשחקים. אין מצב. בסדר, יש עוד משהו?

אז סיימנו את הישיבה, תודה רבה לכם. כל הכבוד למשרד, כל הכבוד לעובדים. הישיבה ננעלה בשעה 09:53.